4.10.2021, לישיבת ועדת הבריאות בנושא העלאת המודעות לגילוי מוקדם ושיפור האפשרויות הטיפול לסרטן השד. אז הדיון היום הוא חלק מיום המודעות המיוחד שנערך

הערכות מערכת הבריאות לבדיקות אלו וכן פעולות ואמצעים נוספים למניעת המחלה וגילוי מוקדם. כמובן נשמע את עמדת משרד הבריאות ואת תכנית העבודה שלו בנושא הזה. אני מבקשת להודות שוב לכל השותפים ליום הזה, להנהלת הוועדה, למרפאת הכנסת ליו"ר הכנסת, לעמותות השותפות, להארי וכן לכל חברי הכנסת המשתתפים ביום

יעלו איתנו הרבה שנמצאים איתנו אגב בזום,

עמותות. פרופסור ליטל רינן בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות.

לפני שנתחיל איתך ואת תהיי הראשונה שתדבר, אני רוצה התייחסויות של חברי הכנסת שנמצאים כאן ורופא

הנושא של הגילוי המוקדם הוא נושא מאוד מאוד מרכזי ולכן כל הסוגיה של מתן אפשרות לבדיקה בגילאים מוקדמים יותר היא גם קריטית. בקדנציה שעברה אני הגשתי עם עוד חברות הצעת חוק לבדיקה בגילאי 40. אנחנו רואים שיש לנו 15% מהנשים בגילאים בין 40-49 ועוד 6% מתחת

אני חייבת לומר שחברת הכנסת אימאן ח'טיב היא חברת כנסת חברתית מאוד ששותפה להרבה פעילויות חברתית פה במשכן שאנחנו רוצים שיתוף כל חברי הכנסת ופועלת בזה הרבה ואנחנו עסוקות בזה מאוד,

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. בוקר טוב לכולם, אנחנו החודש מציינים חודש מודעות לסרטן השד, כולם שמענו ביטוי וקביעה "לכי תבדקי,

זה לא סתם מילים, זה באמת

קופצות הודעות שהגיע זמן ומפנים את הלקוחות, את המטופלות לבדיקות תקופתיות. אני מעודדת את קופות החולים,

של המניעה ולהעלאת מודעות בקהילה ואנחנו

אולי חס וחלילה אני אהיה נכה, אני אהיה תלויה

יש פה פגיעה בדימוי העצמי, גופני ונפשי, אבל חשוב להדגיש נקודה שלפעמים אני כרופא מקבל תוצאה של בדיקה שאני יודע כרופא שהכל בסדר, זה משהו שהוא אין לו הרבה

יש גידולים שהם אגרסיביים,

מתפשטים מהר ואפילו הורגים לצערנו,

נשארים ממוקמים ולא גורמים למחלה קשה ובטח לא הורגים.

הסיכוי של אחת משמונה או אחת מתשע לחלות בסרטן השד זה לא סיכון בכל קבוצת גיל, אלא זה הסיכון ש ל אישה שתחיה עד גיל 85 ללקות בסרטן השד בהנחה שהיא לא תלך לעולמה ממחלה אחרת.

תודה רבה. תודה רבה ד"ר נעם ותודה רבה על התמיכה בהעלאת הנושא פה והבאתו באמת בשיתוף פעולה לא רק עם ניידת הממוגרפיה לכנסת והעלאת המודעות ברחבי הכנסת אלא גם פה בתוך הוועדה, אז אנחנו מודים לך

שזה יהיה צינורות חלב או בלוטות חלב אבל לא רק, ולכן אי אפשר יהיה להתייחס לכל סרטני השד כאילו הם אחד וכמו שנאמר כבר, יהיו כאלה שהם באמת בעלי פוטנציאל לגרימת

עולה מאוד הסיכון, פשוט רואים את זה באופן מאוד מאוד ברור ביחס ישר. אם אנחנו מסתכלים גם על הגרפים הצבעוניים,

והכחול מייצג נשים ערביות ואנחנו יכולים לראות שכמעט בכל

זה בנשים בנות 20-30 ויש שם יציבות מוחלטת

שני הגרפים הבאים בנשים יהודיות וערביות,

ואמנם קשה לראות את זה אבל

כאן זה איפה אנחנו נמצאים בכל העולם, אז אם מסתכלים על כל המדינות מבחינת הסיכון לתחלואה, אנחנו במקום דיי המוך, אני יכולה להגיד שלפני 15 שנה היינו הרבה יותר

פחות או יותר, יש לנו סל בריאות רחב ונגיש. אלה הן המגמות בתמותה, אנחנו רואים שביהודיות הגרף הכחול, לאורך השנים יש ירידה מתמדת, בערביות לעומת

זאת אומרת זה משמש לי איזה שהיא מסננת, לכן קוראים לזה בדיקות סינון.

היא יכולה להיות שלילית כוזבת,

זאת אורמת שהבדיקה תהיה תקינה, בשעה שהאישה אכן סובלת מסרטן השד, ואז היא הולכת הביתה שמחה שהכל תקין, גם היא תמשש במקרה משהו, יכול להיות שעכשיו היא תשתהה

מוכרים מאוד סיפורים מהסוג הזה, וזה בניגוד למה

מדגישה לאומיות, שהממשלה היא האחראית, אז הם כולם מתחילים בגיל 50 מהסיבה הזאת. ואיך אנחנו בישראל? אז קודם זה הגרף של השימוש בבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן בקבוצת הגיל של

אני חושבת שזה קצת פחות רלבנטי, כי התכנית ממילא מופעלת לקבוצת גיל מסוימת. אני

הלאה כאן אנחנו רואים דבר חשוב נוסף, שיש לנו שינוי בשלב המחלה בעת האבחנה, שאם ב- 2005 גילינו 58% בשלב מאוד מאוד מוקדם, אז אנחנו כבר מגיעים ללמעלה מ-2/3 ב- 2018, וגידול חודרני ירד ב- 10% בשעה

אבל לנוכח מה שאני אומרת כאן, בדיקות חוזרות שעושה משרד הבריאות,

לגבי השאלה הזאת של הגיל, לא רק בגלל שזה עולה בכנסת, אני יכולה להגיד

את ה-24 שעות שמחכים לתוצאה ואחר כך לחיות ברוגע זה יותר טוב מאשר להיכנס למעגל הזה. אבל יהיו עדיין נשים שיעברו ביופסיות מיותרות,

יש נשים שגם יעברו כריתת שד מיותרת,

הצוברת של הדבר הזה על כל קבוצת הגיל שבה מדובר, לא על האישה הבודדת, אני מסכימה איתך על האישה

תודה שאת מעלה את הנושא הזה. לפני שנעבור לד"ר שני פאלוך,

באתי לשמוע ולהקשיב אני כן אשאל שאלה,

השאלה המבקשת הבאה איך באמת נערכים להגברת המודעות,

אני הייתי חושב שצריך להתחיל לדבר על זה כבר בגיל תיכון, זאת אומרת לייצר מצב שהאירוע

ואת הפקקים שאנחנו משחררם, ואנחנו רואים את זה יום יום.

זה בסדר, מגיעים אחריכם עוד ובסוף מגיעות עוד איזה 20 חברות כנסת לתמונה, אז זה

סרטן שד הוא הגורם המוביל למוות מקרב סוגי הסרטן בקרב נשים, הוא שכיח יותר במדינות אמידות, וחלק מזה קשור לאורח חיים שלנו ושינויים דמוגרפיים באורח חיים קשורים בהחלט לשינוי בהארות של סרטן

זה הולך כנראה עד שנת 2035 להיות הגורם מספר אחד לסרטן, כולל סרטן שד וזה מגפת המאה. אז הסוכר שאנחנו שמים

בגלל פערים שיש בין לבנים, לשחורים, להיספניים. ואנחנו יודעים שפערים בבריאות יש לזה השלכות.

חיים. גם בארץ יש איזה שהם פערים. חלק מהפערים הם סוציו-דמוגרפיים, חלק מהפערים הם ביולוגיים. לדוגמא, אנחנו יודעים בקרב כל המדינות הערביות שאחד הדברים שמאפיין סרטן שד בקרב

זה צריך להיות משהו הרבה יותר רציני ממה שיש היום. בקרב מבוגרים, יש כמה תכניות ובין הראשונים להוביל תכניות על פעילות גופנית אחרי סרטן, זה באמת האגודה למלחמה

אלה דברים שיכולים לעשות שינוי ממשי,

וזה דברים שניתן למנוע אותם. ממש לא בא לי לצאת מכאן, אבל אני חייבת. זה בסדר חברת הכנסת אימאן ח'טיב, היא יוצאת לוועדת הכספים. פרופסור תניר אלוייס, התייחסות שלך בבקשה. אני אחזור קצת לנושא

הזכרת ליטל את המחקרים, אז אני אגיד שלא פחות משמונה מחקרים קליניים שכללו מעל 1,000,000 נשים ברחבי העולם החל מלכל אורך המחצית השניה של המאה הקודמת,

אנחנו הזכרנו איזה נזקים יכולים להיות לממוגרפיית סקר,

קטנה, הרבה נשים שנמנעות מלהגיע לממוגרפיה עושות את זה בגלל שהן מפחדות מהקרינה, ודווקא בזה אנחנו יכולים להרגיע, הקרינה היא בכמות קטנה שהיא ניתנת מעל גיל 40 היא ככל הנראה לא

הזכירה זאת גם הפרופ' קינן בוקר, בסך הכל התכנית בישראל דומה מאוד למה שקורה בהרבה ארצות אחרות, כאשר בשוויץ וצרפת שמוזכרות שם ומסומנות באדום, היום

אנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית ואנחנו חושבים שגם בדיקות סקר יכולות להיות מותאמות אישית. אפשר להתאים את הגיל של תחילת המעקב, הגיל של תחילת המעקב ואת תדירות הבדיקות לדרגת הסיכון.

מבנה השד, ככל שמבנה השד סמיך

פלח ולהוציא ממנו נתונים ולהמליץ לכל אישה בהתאם לדרגת הסיכון שלה.

המלצות של ארגון הכירורגים מ-2018 שהוצגו גם בוועדה

היתה חיובית ומסיבות שונות הוחלט לא לאמץ את

הזמינות של בדיקות גנטיות עולה,

הסיבה העיקרית שלא הכניסו את המוטציות המזרחיות זה שהן הרבה יותר נדירות. באופן משמעותי יותר

כל הנושא של בינה מלאכותית של .... ממוגרפיה עדיין לא כאן אבל מתקרב, זאת אומרת שכל מי שמדבר על להפחית את גיל הממוגרפיה צריך לקחת בחשבון שאנחנו נכניס למאגר הבדיקות עוד עשרות או מאות אלפי נשים כבר היום אין לנו מספיק רדיולוגים לפענח את הבדיקות ויש שם צוואר בקבוק מאוד

תודה רבה. מנהל המרכז הרפואי. אז היו לך כאן שליחות נאמנות שסיימו עכשיו את המצגת שלהן. אז קודם כל תודה רבה שהזמתם אותי להיכנס לפה, והאמת היא שאני שמח שנכנסתי לפה כי אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אני שמעתי את סוף הדברים של פרופ' פאלוך ושמעתי את הדברים את פרופ'

רפואה מותאמת אישית, שלדעתי הם דברים חשובים ביותר שמדינת ישראל צריכה, גם בנושא של שר הבריאות, לתת להם את המשקל המתאים בדברים האלה.

אני אסביר למה הכוונה, אנחנו נתקלות המון, במיוחד בשנתיים האחרונות בנשים שמגיעות אלינו בגיל 51, 52 רובן ככולן

לבצע בדיקת סקר בגיל 50 וזו הפעם הראשונה שהם הלכו לבצע את בדיקת הסקר

שאישה אהובה עליו תהיה במצב הזה. אנחנו צועקות כבר שנים על הנתונים של גיל 50, מתחת לגיל 50 הם לא מדויקים, הם פשוט לא נכונים. כי אם גילו אותה בגיל חמישים וחצי, כי אז היא

אנחנו נותנות לכם כאן מתנה, קחו את ה-40,000,000 האלה, תחסכו אותם. זה היה נושא של הכלכלה, וזה רק הנושא של החיסכון הרפואי, עוד לא דיברתי עם חיסכון למשק בשעות עבודה

לגבי הנושא של ממוגרפיה ובדיקות משלימות,

גם נשים מעל לגיל 50, כ- 40% מהן יש להן שד צפוף או שד סמיך והן מקבלות השלמה של

כל המחקרים שהוצגו כאן,

הממוגרפיות שהיו עוד לפני שנת 2000. לשמחתנו הטכנולוגיה מתקדמת ומשתנה ומה שאי אפשר היה לגלות בממוגרפיה אנלוגית בשנת 1990 במחקרים של ה screeninig היום אנחנו כנראה כן נצליח לגלות ולכן צריך לקחת בזהירות את תוצאות המחקרים

וכל החלק הזה יורד כאשר מגלים את הגידולים קטנים ובודקים את האופי שלהם. אז זה נכון שיש לנו מחקרים, זה נכון שיש לנו screeninig ומטא אנליזות אבל צריך לקחת בחשבון שמתייחסים לטכנולוגיות ישנות. 25% חיסכון במוות אני שמה את זה על

גם במניעה אבל אנחנו גם בגילוי מוקדם של שני

ואני חושבת שצריך א') לחשוב מאוד ברצינות להוריד את גיל הממוגרפיה במדינת ישראל כפעולה

עד אז הייתי אישה מאוד בריאה,

רצה, אוכלת בריא בבית, שגרת חיים טובה ואורח חיים בריא, שמחת חיים, אמרתי שאלי הסרטן לא יגיע,

שום סיכון ובכל זאת מתוך מודעות הלכתי ונבדקתי אחת לחצי

אני שומעת המון מחקרים והמון דיבורים על סרטן שד ועל סרטן אלים ועל מוות ואני אומרת לעמי "אני פה, זה קורה לי" וזה תחושה מאוד קשה. אני רוצה לציין שבאמת מתוך מודעות הלכתי אחת לחצי שנה

שילוו אותי כל החיים עם התמודדות עם חלילה חזרתו של סרטן השד

אני רוצה להגיד ש-50%

אני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה להוריד את גיל הממוגרפיה מגיל 50 לגיל 40 אחת

יש נשים צעירות שאם הן היו עושות את הבדיקה והיו מגלות גילוי מוקדם הן היו יכולות להמשיך ללדת ילדים, מה שהיום הן לא יכולות כי הן איבדו את

אני התעוררתי בגיל 36, חשתי גוש בשד,

ניגשתי לעוד רופא שאמר לי שהכל בסדר ובסוף בבדיקה של רופא אף אוזן גרון שאני פשוט מאוד סומכת עליו,

ההיפוכונדריה שלי כביכול, כי כל כך

תי שאני יודעת שהמון נשים מחכות הרבה זמן לבדיקות של בתי חולים,

של אולטרה סאונד ולפעמים הן יכולות לחכות חודשים שלמים עד לבדיקות כאלה

להעלות את המועדות ולא להגיד "לי זה לא יקרה" ובעיקר לא לפחד מהבדיקה, כי הרבה יותר מפחיד לעבור אחר כך אם לא מגלים

ח מכון אחד מתוך רבים בארץ שלוח את המחלה הזאת ומאפשר למטופלות לעבור את הטראומה הזאת עד כמה שניתן בצורה מכובדת, יעילה ובעיקר

פעם אחרונה שהייתי פה הייתה לפני 12 שנה, אז שודר סרט שבו חשפתי את הבחירה שלי לעבור כריתה מניעתית כשהייתי פה, וגם אחרי השידור של הסרט בעצם הייתי

ילדה בת 31 שלא יכולה אפילו להרים את התריס לבד כי למעשה כל האזור הופך להיות משותק.

זאת אומרת שזה הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיי, עוד לפני שהיו לי ילדים אני

אני אומרת לה איזה מזל שזה סרטן שד, לכל אחת תהיה את ההתמודדות שלה, ואני אומרת תראו את המומחים שיש לנו, תראו את מערכת הבריאות, עם כל הביקורות שיש לנו על משהו פה בארץ, על התקציבים,

על ההמתנה. בסופו של דבר יש לנו את המומחים הטובים בעולם, יש לנו את הידע הטוב ביותר

ונפלה בחלקי הזכות לפני מספר שנים גם כמי שחלתה בסרטן השד, עברתי ועדה מקצועית לרצף טיפול בחולות סרטן שד ברמה הלאומית בהשתתפות המועצה הלאומית ... הקהילה,

ובעצם גיבשנו המלצות מה דרכון של האישה מרגע שהיא נכנסת למעגל. וזה

וצריך לדעת ברגע האבחון מה בדיוק קיים שם ואני רוצה רגע לגעת באבחון האם יש לנו נגישות למערך כמו מירב בכל הארץ?

אבל האם אנחנו ממצים ודואגים לזה שכל אישה תהיה מודעת לבריאות השד שלה מגיל צעיר? לא. האם אנחנו עוסקים מספיק בהסברה?

וזה משהו שאנחנו כן צריכים לעסוק. יש לנו תפקיד גם

בבקשה יפית. אנחנו רק נבקש להתחיל לצמצם כי יש לנו הרבה דוברים וקצת זמן. קודם כל תודה על ההזמנה, אני אשתדל באמת לצמצם. אני מנהלת

אני מצטרפת למילים של סיגל רצין ושל חברותי פה כל החשיבות של המודעות, אני יכולה להגיד שאני באמת נמצאת פה בזכות הגילוי המוקדם, אני שומעת אנשים בקהילה שלנו משתפות באמת בפחדים

רצת אפילו פוסט טראומה, הפחדים קיימים שמה, עניינים פיזיים, בעיות פיזיות שכתוצאה מהטיפולים הכימותרפיים ומכל הדברים האלה, ובאמת אנחנו, הבקשה שלנו, שמערכת הבריאות גם תבין את הצורך הזה של המחלימות ותכיר

יש לנו פה שני דברים, גם כמובן העלאת המודעות ולהגדיל את גיל הבדיקות סקר, אבל גם התייחסות

יש תכניות מחלימות לפחות בשני בתי החולים הירושלמיים, יש בדרך האגודה למלחמה בסרטן, אנחנו מנסים אבל דרך המועצה הלאומית למסד את זה שיהיה

חשוב מאוד, נשמח מאוד לקחת חלק. בבקשה, קופרמן שירה מחלאסרטן לסרטן, בבקשה שירה. תודה. אז קודם כל אני אנסה גם לקצר כדי לאפשר

אני אגיד בגדול שאני רוצה להתמקד בשיח שלא כל כך דובר פה היום והוא כל השלב שלפני האבחון. זאת

ואנחנו

צעירות שמדברות כול

על תור נושא הן הלכו להיבדק ובגלל הגיל הצעיר שלהן אמרו להן זה לא סרטן,

אנחנו רוצים להבין ומבקשים ממשרד הבריאות לעשות בדיקה ולתחקר מה קורה

מתלוננת בחורה צעירה שמתלוננת על משהו בשד ועד מועד האבחון. מה פרק הזמן שעובר, איזה מסקנות אפשר להסיק מהתהליך הזה? האם הוא ארוך מדי? אנחנו מרגישות שיש פה איזה שהיא נקודה שהיא שקופה ולא נראית

להזכיר שצעירות בנות 20-44,

זה בגדול המסר שלנו והבקשה שלנו למערכת הבריאות. אני אשמח לאפשר לשונית שהיא חולה צעירה גרורתית לומר כמה

תודה רבה ליושבת ראש הוועדה. אז ראשית באמת ברכות לך על ההובלה של הנושא החשוב הזה ותודה לכל אחת מכן שהגיעה הי ום ופועלת לקידום המודעות בנושא בריאות נשים בכלל ובנושא

אני מתנצלת על זה שאיחרתי ואני מתנצלת על זה שאני אצטרך עוד מעט לצאת, אנחנו בדיונים גם בוועדת כספים וגם בוועדת חוץ וביטחון, היו"ר מכירה את זה, אבל כן היה חשוב לי להגיע וקודם כל לחזק אתכן

עם יושת ראש הקואליציה, עם חברות וחברי כנסת נוספים, וחשוב לנו להיות בקשר איתכן.

לשים את הזרקור על המצב בפריפריה הגיאוגרפית שהוא עוד יותר קשה וחמור לעומת מרכז הארץ, גם שם

לפני כחודש פגשתי בצפת בחורה יחסית צעירה שלפני תשע שנים חלתה, עברה בבית החולים בצפת כימותרפיה וההמלצות אחר כך

כבר יש מכון הקרנות בצפת, והיום היא כבר כן מקבלת הקרנות בצפת, והיום היא כן מקבלת הקרנות בצפת, אז מבחינתה זה בעצם חיים ומוות אם יש את הטיפול הזה בצפת או לא.

שבבית החולים בנהריה יהיה מכשיר פט סיטי לא ייתכן שבבית החולים הגדול בצפון אין מכשיר פט סיטי, אנחנו מבינים את המשמעות שלו באבחון מדויק ולבחון אם זה stage 1 או יותר נשים

זה לא נראה לי סביר בשנת 2021. אני הולכת רק דקה לאיזה קרייסס. (היו"ר טטיאנה מזרסקי) הנושא השני שנמצא על שולחני ואני מטפלת בו במסגרת

אני חושבת שזה לא טוב לאף אוכלוסייה בישראל, ובוודאי לא לאוכלוסייה של נשים, אנחנו רואות שבשנה האחרונה

תודה רבה חברת הכנסת יעל.

להזמין למיקרופון את מירב דמארי מאגודה למלחמה בסרטן, מנהלת מחלקת הסברה,

וכמובן שאנחנו תומכים, הוזכר כאן מרכז מירב, אז האגודה גם סייעה להקים את מרכזי השד הכוללניים גם בתל השומר, גם ברמב"ם, גם בעוד עשרות בתי חולים. האגודה למלחמה בסרטן בעצם התחילה כבר בשנות התשעים עם בדיקות שד

בכל מקרה יש לנו גם קמפיין שאומר בכל גיל ובכל מצב, אם את מרגישה בשינוי כלשהו בשד, גשי לרופא והתעקשי לברר את טיבו וזה אומר, כל אישה, באופן פרטני, לא כבדיקת סינון כמו שליטל אמרה, אבל כל אישה אם היא מרגישה, לא משנה באיזה גיל, אם

האגודה מובילה את חקר הסרטן בארץ מזה שנים רבות, אנחנו קיימים משנת 1952, ולכן ההסברה אנחנו עושים אותה כבר מגיל הגן וגם בכיתות בתי הספר, המדריכים שלנו

זה יכול מאוד מאוד לעזור ולתמוך בהם בכל השלבים. מה שאני

זה הפעילות הענפה שלנו לחולות סרטן השד. אנחנו יש לנו קבוצות תמיכה, הכל ללא עלות. ייעוץ מיני גם בטלפון, גם בזום, גם באופן אישי. יש לנו את הפרויקט שנקרא "להראות טוב ולהרגיש טוב יותר",

יש לנו 70 סניפים ברחבי הארץ ואנחנו תומכים בנשים באמצעות פרויקט שנקרא "יד להחלמה", כדאי שכל אישה תכיר את פרויקט "יד להחלמה". הפרויקט הזה מלווה נשים, זה נשים שהיו חולות

את בסיכון מוגבר להיות נשאית של מוטציה BRCA ואת בסיכון מוגבר אם את נשאית במוטציה לחלות בסרטן שד ושחלה, גשי להיבדק, זה ללא עלות. אגב עלה כאן הנושא, מה קורה עם אישה שהיא לא אשכנזייה,

לכל אישה אשכנזייה לעשות את הבדיקת דם.

אנחנו מפנים עכשיו נשים אשכנזיות לעשות בדיקה.

אני חושבת שמלי תסכים

אז אני ממליצה להגביר את כוח האדם בנושא הזה של ייעוץ גנטי, האגודה תמיד נותנת וזמינה ויש לנו וועדה של

וכל הוועדות המקצועיות של האגודה שתומכות גם בקופות חולים, גם בבתי החולים במיליוני שקלים כל שנה,

הקמפיין הזה נמצא בפייסבוק, גם הקמפיין אגב החדש של האגודה למלחמה בסרטן שמראים אישה שכל מני אנשים לובשים לה עזבי, את צעירה מדי, אין לנו סרטן ומה את מתעוררת ואומרת, אני אקשיב לעצמי ואני אלך

ובשנות הקורונה הן לא ויתרו, עשינו את חלה עם משמעות וקנינו חלות וחילקנו ואני חושבת שכל עוטף עזה שמנו לא מהאוכל בקורונה, אלא מכמות החלות שהם היו צריכים לאכול ובאמת אחת מתשע

ההבנה הזאת היא החשובה, ולכן אני חושבת שבזה צריך להשקיע ולראות מעבר לסל,

להפיץ ולהבהיר

שלא לשבת בכיסא ולחכות לגודו. וזה גם חובה שלנו ולכן אני מנצלת את הבמה הזאת כדי לפנות להורים,

מכיוון שאף אחד לא אמר לנשים אפילו לנשים בסיכון, שמהיום

יש להן זכות מגיל 40 להגיע מדי שנה, לא פעם בשנתיים,

מישהו קורא להן? איזה שהיא יש לה מדד איכות לנשים בנות 40?

יש מלא תקציבים כאלה שגם ככה נמצאים, צריך לצאת רגע מהקופסא, לעשות את העבודה גם עם ויצ"ו, גם עם

במציאות אמרו אז שייתנו תשובה גם לוועדה וגם לנו על מהו המספר הנכון ועל מהי ההטיה כי בעתם אין מושג לאף אחד כשלא כתוב בבסיס,

טעות. עברו 3 שנים ולא קיבלנו שום תשובה, אנחנו רוצות לדעת ביחס לנשים שגילו מאוחר מהי ההתפלגות הגילאית, אני הסתכלתי בפרסום האחרון של המלב"מ לא מצאתי את זה,

לאחר מספר פניות לחדר מיון נשים, בעקבות דימום מהפיטמה ומחזור שלא פסק במשך ארבעה חודשים שלמים, נאמר לי על ידי רופא מאוד בכיר במיון שאין לי שום דבר, אני בריאה לחלוטין ושאני אפסיק להגיע למיון רק בגלל הדם. לא חתכתי את האצבע, יצא לי דם מהפיטמה. שלהיום אני מבינה שזה סימן מובהק מאוד לסרטן שד. בעקבות כל האירוע הזה,

כי היא רואה איזשהו שינוי בחזה שלה, לא להגיד לה זה ציסטה לכי הביתה את בריאה וכמה חודשים לאחר מכן היא תגלה מחלה גרורתית בלי יכולת החלמה יותר. זה המסר שלי. תודה שונית, תודה וסליחה ממי שעוד נמצאים איתנו בזום ומי שלא הספקנו לתת להם פה את הבמה,